בוקר טוב. אנחנו פותחים את הישיבה.

מונחים שני קבצי

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)